היום יום חמישי, י"ט באלול התשפ"ב, 15 בספטמבר 2022. אני מתכבד לפתוח את מליאת הכנסת. הודעה לסגנית המזכיר, בבקשה. תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת ההסכמים האלה: 1. הסכם בין-לאומי בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של אוזבקיסטאן ביחס להעסקה זמנית של עובדים אוזבקים בענפים ספציפיים בשוק העבודה במדינת ישראל, 2. הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת קוויבק בדבר פיתוח שיתוף פעולה במחקר תעשייתי ובחדשנות טכנולוגית, 3. הסכם אזור סחר חופשי בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת איחוד האמירויות הערביות, 4. הסכם בין מדינת ישראל לבין האיחוד האירופי בדבר השתתפות מדינת ישראל בתוכנית Creative Europe (2021 עד 2027). תודה. תודה רבה לסגנית המזכיר. תמה הישיבה. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, כ"ג באלול התשפ"ב, 19 בספטמבר 2022, בשעה 11:00. ישיבה זו נעולה.